אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: "הצעת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון), התש"ף-"2020

תיקון תקנות המיזוגים החדשות עוסק בשני נושאים עיקריים, הוא מהווה מהלך משלים לרפורמה שנערכה במסגרת תיקון מספר 21 לחוק התחרות הכלכלית, רפורמה שנועדה לייעל ולהקל על הליכי בדיקות מיזוגי החברות. הנושאים העיקריים שעולים בתיקון הם שניים: הנושא הראשון הוא רף חדש לדיווח על מיזוג חברות, עליית רף הדיווח על מיזוגים כך שתידרש הסכמת הממונה למיזוג. כפועל יוצא, הממונה על ההגבלים העסקיים תסכים למיזוג רק אם המחזור השנתי המינימלי של כל אחת משתי החברות המתמזגות עולה על 20 מיליוני שקלים, וזאת במקום רף של 10 מיליוני שקלים כפי שנהוג היום. הנושא השני זה איחוד טפסים. מוצע להחליף שני טפסים שקיימים היום בטופס חדש אחד שיכלול את מלוא המידע, יותר מידע ויותר נתונים על אודות החברות שמבקשות להתמזג. זאת מאחר שהתקופה שלאחר הבקשה למיזוג היא תקופה רגישה, רוצים לקצר אותה, ברגע שיהיו כל הנתונים התקופה תתקצר ולא יהיה פינג-פונג בין רשות החברות לחברות המתמזגות. אני מבקשת מנציג רשות התחרות, עורך הדין צחי ברקוביץ' להציג את התקנות. הקרא, הסבר, אחר כך נעבור לטופס ולהצבעה. שלום לכולם, אני צחי ברקוביץ' מרשות התחרות. הסבר קצר: רוב השינויים שיש פה הם לשוניים ונוסחיים, עדכונים עם שינוי השם וכולי. תתמקד בשני השינויים המהותיים שהצגתי. רוב השינויים בתקנות הם לשוניים. כמו שציינה גבירתי, יש פה שני שינויים מהותיים: העלאת רך הדיווח המינימלי שאומר שלפחות שתיים מהחברות המתמזגות חייבות להציג מחזור מכירות של 10 מיליוני שקלים. היום נשנה זאת ל-20 מיליוני שקלים. זה באמת מהלך משלים להעלאת הרף המצרפי שהיה לפני הרפורמה ב-2019, 150 - - - ועודכן ל-360 בעקבות עליית התמ"ג, עשינו את אותו מהלך והעלנו את הרף המינימלי והעלנו את הרף המינימלי מ-10 מיליוני שקלים ל-20 מיליוני שקלים. זה אמור להקל על החברות, פחות חברות תצטרכנה להגיש בקשה למיזוג. יקל על החברות ויקל על עבודה הרשות ויאפשר להתמקד במיזוגים גדולים יותר. אנחנו רוצים ברף של מחזור המכירות חברות שהן משמעותיות, שיש להם השפעה גדולה, כדי שהרשות תתמקד בחברות שמשפיעות יותר על הכלכלה הישראלית. המטרה היא לעדכן את זה כי לא היה מנגנון עדכון וזה באמת המהלך הראשון המהותי שיש בתקנות.

אני חושב שזה החלק שדרש הרבה יותר עבודה, זה שינוי טופס הודעת המיזוג. היום שני טפסים, טופס מקוצר וטופס ארוך. עברו כמעט 20 שנים מאז שיצאו הטפסים הללו והניסיון המצטבר הביא למסקנה שיש לעדכן את הטופס כי אנחנו בעולם אחר, עולם התחרות משתנה. ההבנה שלנו היא שסוג המידע משתנה ולכן הבנו שצריך לשנות

בקשר להודעה המקוצרת, הגענו למסקנה שזה טופס שאין בו כמעט כלום. כשאנחנו מקבלים טופס שכזה, וזה מעט, זה דורש מאיתנו הרבה בדיקות ושיח מתמשך מול החברות המתמזגות ועם צדדי ג'. במקרה זה ניתן לומר שהזול עולה ביוקר. זה לוקח זמן רב ולכן אנחנו נבטל אותו. לגבי הטופס הארוך, הוא יישאר טופס מאוחד שיהיה בו דירוג בסוג המידע שיידרש מהחברות המתמזגות.

ככל שנתח השוק של הצדדים יהיה גבוה יותר החברה תידרש לספק יותר מידע. זה שינוי שערכנו בעקבות הערות הציבור. בנינו טופס שדורש פחות ככל שנתחי השוק נמוכים, מצד שני אנחנו נבקש מידע על החזקות, על דברים שהם משמעותיים לניתוח התחרותי שלנו, דברים שהיום אנחנו מבינים שחייבים אותם. הכול, כמובן, בכפוף להגבלה של ניתוח תחרותי. אלו השינויים שהטופס מביא. נעבור להקראת התקנות ולהצבעה. "תיקון שם התקנות בתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד 2004 (להלן, התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "ההגבלים העסקיים" יבוא "התחרות הכלכלית". תיקון תקנה 1 2 בתקנה 1 לתקנות העיקריות, בהגדרה "שוק מוצר" במקום "בית הדין להגבלים עסקיים" יבוא "בית הדין לתחרות". במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות". ההגדרה "שוק מוצר משיק" תימחק. אחרי ההגדרה "שוק מוצר" יבוא: " "קבוצת ריכוז" כמשמעותה בסעיף 31ב(א) לחוק". תיקון תקנה 2 3 בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "תיקי מיזוג חברות ותיקי מונופולין" יבוא "תיקי מיזוג חברות, תיקי מונופולין ותיקי קבוצת ריכוז". תיקון תקנה 3 4 בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א)

"(א) המבקש פטור מקבלת אישור בית הדין לפי סעיף 14 לחוק (להלן, בקשה לפטור), יגיש לממונה בקשה לפי טופס 1 שבתוספת." בתקנת משנה (ב), במקום "בקשה לאישור" יבוא "בקשה לאישור הסדר כובל (להלן, בקשה לאישור)". בתקנת משנה (ג), בפסקה (1), המילים "הסדר כובל (להלן, בקשה לאישור)" יימחקו". אביגל, הערה, ואחר כך נעבור להצבעה על תקנות 1 4. לגבי תקנה 4, היו לנו הערות שנובעות מרצון לאחידות לאורך התקנות. אחד השינויים הוא שהטופס יכול להימסר גם בהגשה מקוונת. ארבעה עותקים קשיחים או הגשה מקוונת. זה יוחל גם על תיקים אחרים ולא דווקא על תיקי הסדרים כובלים. הדבר הנוסף: בחלק מהמקומות כתוב "פסק דין" ובחלקם "החלטה". החלטה כוללת גם פסק דין וגם החלטה ולכן, לשם האחידות, במקומות שבהם כתוב "פסק דין" זה ישונה ל-"החלטה". עוד משהו טכני: איפה שכתוב "צילום" זה ישונה ל-"העתק" אז גם בכל מקום אחר שכתוב "צילום" זה ישונה ל-"העתק". בסדר גמור. נעבור להצבעה על תקנות 1 4. מי בעד? הצבעה אושר התקנות אושרו פה-אחד. נמשיך בהקראה, בבקשה. החלפת תקנה 4 5 במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: "פרטי הודעת מיזוג ואופן ההגשה 4. הצדדים למיזוג יגישו את הודעת המיזוג לממונה כשהיא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת בארבעה עותקים או באופן מקוון. הממונה יפרסם הודעה על האופן המקוון בו ניתן להגיש את הודעת המיזוג באתר האינטרנט של רשות התחרות." בסדר גמור, זה טופס שלמעשה מחליף את שני הטפסים שהיו קודם וזה הטופס החדש - - - זו תקנה שמתייחסת לאופן ההגשה וגם למחיקה של - - - והטופס המקוצר. נצביע על סעיף 5, מי בעד?

עכשיו אנחנו ב-4. אלו בעצם ההוראות שנתווספו לתקנה הקודמת.

"תיקון תקנה 5 6 בתקנה 5 לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "ניתנה הסכמת הממונה למיזוג" יבוא "ניתנה החלטת הממונה במיזוג". בפסקה (5), במקום "צילום" יבוא "העתק". תיקון תקנה 6 7 בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) במקום "קיום מונופולין" יבוא "קיום בעל מונופולין". המילים "או קבע כי קבוצת ריכוז היא בעל מונופולין לפי סעיף 43(א) לחוק" יימחקו. בתקנת משנה (ב) במקום פסקה (2) יבוא: "(2) העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים היומיים". פסקה (4) תימחק. בפסקה (5) המילים "כאמור בפסקה (5)" יימחקו. אחרי "סעיף 39 לחוק" יבוא "בעניין הכרזה על בעל המונופולין". מצוין. פה יש הערה שלנו: תקנה 6 התייחסה במקור לתיקי מונופולין וגם לקבוצות ריכוז. בתקנה הבאה תיקי קבוצות ריכוז מפוצלים לתקנה אחרת ולכן ההתייחסות לקביעה שמופיעה בפסקה 1 צריכה להימחק. כרגע כתוב: "כל הכרזה או קביעה כאמור בתקנת משנה א'". מכיוון שקביעה רלוונטית על - - -תיקי ריכוז ותעבור לתקנה 6א אז אנחנו מציעים למחוק את המילה "קביעה". אוקיי, מקובל. אנחנו נעבור להצבעה סעיפים 6 7. מי בעד? הצבעה אושר אושר פה-אחד. בבקשה להמשיך. הוספת תקנה 6א 8 אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא, "תיקי קבוצות ריכוז 6א. 6א. קבע הממונה כי קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז לפי סעיף 43(א)(6) לחוק, יפתח הממונה תיק קבוצת ריכוז. תיק קבוצת ריכוז יכיל את המסמכים האלה לגבי אותה קבוצת ריכוז: כל קביעה כאמור בתקנת משנה (א). העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים. נוסח ההוראות שהועמדו לעיון הציבור לפי סעיף 31ג לחוק, וכל פניה של הממונה לבית הדין לפי סעיף 31ג(ב1) לחוק. כל החלטה של בית הדין או של אב בית הדין וכל החלטה שנתן בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק בעניין אותה קבוצת ריכוז." תיקון תקנה 7 9 בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ד), במקום "הכרזה על מונופולין" יבוא "הכרזה על בעל מונופולין". תיקון תקנה 8 10 בתקנה 8 לתקנות העיקריות, יבוא: במקום "תיקי מיזוג שניתנה עליהם הסכמת הממונה ותיקי מונופולין, יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי רשות ההגבלים העסקיים בירושלים" יבוא "תיקי מיזוג שניתנה בהם החלטת הממונה, תיקי מונופולין ותיקי קבוצת ריכוז, יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות בירושלים". במקום "שיקבע" יבוא "שיורה". נעשה הפסקה. אנחנו נעבור להצבעה על סעיפים 8 10. מי בעד? הצבעה פה-אחד סעיפים 8 10 אושרו. נמשיך לסעיף 11. "תיקון תקנה 9 11 בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא: "(2) מחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות לא יפחת מ-20 מיליון שקלים חדשים לכל אחת (להלן, מחזור מכירות מזערי)" זה הסעיף שמדבר על שינוי הרף, סעיף מספר 11, הצבעה, מי בעד?

נמשיך. "הוספת תקנה 9א 12 אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא: "עדכון מחזור מכירות מזערי 9א. הסכום הנקוב בתקנה 9(2) ישתנה ביום 1 בינואר בכל שנה (להלן, יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי. סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים. השתנה סכום כאמור, והתקבל סכום שהוא מכפלה של 5,000 שקלים חדשים, יעוגל הסכום כלפי מעלה. הממונה יפרסם הודעה ובה נוסח תקנה 9(2) כפי שהשתנה לפי האמור בתקנות משנה (א) ו- (ב) באתר האינטרנט וברשומות. בתקנה זו, "המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "המדד היסודי" המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019." "המדד החדש" המדד שפורסם בחודש דצמבר האחרון שלפני יום השינוי. פה בגלל שהזמן חלף אז יש לתקן זאת לדצמבר 2021. בסדר גמור, נתקן ל-"המדד היסודי בדצמבר 2021". נצביע על סעיף 12. מי בעד? הצבעה אושר אושר פה-אחד, נמשיך לסעיף 13. זה הסעיף שמחליף את הטופס הקודם. "תיקון התוספת בתוספת, במקום טופס 2, יבוא: טופס 3, יימחק" הוראת מעבר 14 מי שהגיש טופס הודעת מיזוג כנוסחו ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן, יום התחילה), בתקופה של עד חודשיים מיום התחילה, יראו אותו כאילו הגישו לפי תקנות אלה. כדי לתת לחברי כנסת נוספים זמן לעיין בטופס. את הטופס לא נקריא כי אין איתנו פה חברי כנסת נוספים. הטופס מונח בפני חברי הכנסת והוועדה. אתה רוצה לומר כמה מילים לגבי הטופס?

כמו שאמרתי, אנחנו מוסיפים פרק שמתייחס לאחזקות של בעלי מניות. זה משהו שלא ביקשנו בעבר והוא חשוב מאוד לניתוח התחרותיות. נבקש הודעת מיזוג שתדרוש מידע רב יותר מצדדים במיזוגים שיש להם זיקה תחרותית, עסקה עם זיקה תחרותית שזה אומר מיזוג בין מתחרים, מיזוג בין ספק ללקוח, ומיזוג בין שחקנים שיש להם מוצרים שנמכרים ביחד שהם מוצרים משלימים ויש לשחקנים אלו נתחי שוק משלימים. מכל הנזכרים נבקש יותר מידע. נקפיד יותר על מילוי נכון של הטופס כי הטופס הוא הבסיס להחלטה שלנו וככל שהמידע שאנחנו מקבלים אינו מלא אז הדבר מהווה עבירה על החוק וגם משפיע על חוקיות החלטה שתתקבל. החלטה שמתקבלת על סמך מידע שאינו נכון בטלה. חשוב להקפיד על מילוי נכון של הטופס, אנחנו כמובן עוברים והטופס המעודכן הוא הרבה יותר ארוך מהקודם, בעיקר בגלל שניסינו לפרט ולהסביר באמצעות דוגמאות ותרשימים. גם עורכי דין או ממלאי טופס אחרים שלא עוסקים ביום-יום בהגשת טופסי מיזוג יוכלו להבין את הטופס שלא תמיד הוא קל. הרעיון הוא שלמרות שמבקשים יותר נתונים ויותר מידע זה אמור לקצר את זמן התשובה של הרשות לחברות המבקשות.

אנחנו מבקשים מידע שבכל מקרה מבקשים אותו. אז מראש מבקשים את כל הנתונים.

ניתן רשות דיבור בזום לאלדד כורש שמייצג את התאחדות התעשיינים. אלדד,

בוקר טוב, גבירתי היושבת-ראש, תודה עבור זכות הדיבור. בדיון האחרון שהיינו כאן, חברתי, עורכת הדין מיכל כהן עוד הייתה ממלאת מקום וזו הפעם הראשונה שאני פוגש אותה בכובעה החדש כממונה. הנימוס מחייב ואני מברך אותה בהצלחה בתפקיד החדש. אז אנחנו מצטרפים לברכות, בהצלחה רבה למיכל. אני מייצג את התאחדות התעשיינים ואנחנו מברכים על הרבה מהתיקונים שבוצעו, בראשם הגדלת הרף ל-20 מיליוני שקלים. יש עניין אחד שאנחנו מצרים עליו, הוויתור על הטופס המקוצר. אנחנו מבינים וחווים את המורכבות של הטופס, לפעמים הטופס הופך להיות מהות כי המידע שנדרש שם הוא מידע רב שלא נדרש בהרבה מאוד מהמיזוגים. יש רובד אחד שהוא לכאורה פשוט אבל הוא מייצר עומס גדול על החברות שמבקשות להתמזג. אומר משהו ציני מעט: לעורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון הטופס הזה הוא מצוין כי הוא מספק להם הרבה עבודה ומגביר את התלות של לקוחותיהם בהם. המידע שנדרש הוא הרבה פעמים מידע שלא צריך אותו לצורך כל אחד מהמיזוגים. הסטטיסטיקה שהרשות עצמה מפרסמת היא שהרוב המכריע של המיזוגים מאושר ללא תנאים. אנחנו מברכים על זה, וזה מלמד שכדי לטפל במעט המיזוגים המורכבים שיש גם כאלו, אנחנו נדרשים גם לחברות שמבקשות להתמזג במיזוגים פשוטים על מנת לתת נתונים משמעותיים שלפעמים כלל אין בידי החברות. כך למשל, כשמבקשים לתת מידע על אודות בעלי מניות שמחזיקים מעל 10% בחלק מהחברות אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכולם מכירים את כולם אבל יש הרבה חברות שיש להם בעלי מניות, גם חברות זרות, ויש בעל מניות של 10% שלא משתף פעולה. במקרה כזה אנחנו לא יכולים לקבל את המידע לגבי זהות בעל השליטה הסופי שנמצא למעלה. הטופס לא מאפשר אפילו להתייחס לעניין

הטופס לא מתייחס לאפשרות שאנחנו נמצאים באמת במיזוג פשוט, כזה שלא מעורר חששות תחרותיים בכלל. למשל, מקום שבו המיזוג נעשה בין חברות שבכלל לא מתחרות אחת בשנייה ושאין להן תחומים משיקים. היינו רוצים לאפשר לחברות למלא טופס בעצמן בלי הצורך לשכור מומחים ויועצים. בחלק גדול של המקרים הרשות גם הייתה מאשרת את המיזוגים הללו כשהם נעשו במסלול ירוק ובמסלול ירוק בוהק. הרצון לרדת לפרטים בכל אחד מהמיזוגים עד הסוף, גם כאשר מדובר במיזוגים בדרגת ירוק או ירוק בוהק, מטיל נטל רגולטורי גדול מדי על החברות.

מרגע שמוגשת בקשה למיזוג מדובר בתקופה רגישה. יש פה עניין של עובדים, והרבה סוגיות. כל הרעיון הוא לקצר את הזמן וברגע שמבקשים את כל הנתונים מראש זה יקצר את הזמן וישיג את המטרה. בוא נשמע בבקשה את צחי. אני מסכים שעברנו את התהליך הזה. פרסמנו את הטופס להערות הציבור, עבדנו, והיום - - -,

כינסנו ישיבות שולחנות עגולים ופרסמנו טופס. קיבלנו הערות ואנחנו מבינים שיש צורך לקבוע מדרג של היקף המידע הנדרש במיזוגים. שינינו בצורה מאוד מהותית את מה שפורסם בתקנות לעיון הציבור לעומת הטופס הנוכחי. כמו שאמרתי, הטופס הנוכחי מבקש מידע - - - נתחי השוק של צדדים הוא נמוך כמעט בכל שאלה יש מדרג, גם אם יש זיקה אנכית, גם אם יש זיקה אופקית וגם אם יש זיקה משלימה. כל פעם שיש יחסי תחרות קבענו שאנחנו רוצים את המידע והיקף המידע הנדרש פוחת ככל שנתח השוק של הצדדים נמוכים. לגבי ההודעה המקוצרת, אני חולק על עורך הדין כורש. אנחנו יודעים שזה לא מספיק. לצדדים נוח להגיש לנו הודעה מקוצרת כי היא חוסכת להם זמן אבל היא לא באמת עושה זאת. כשאנחנו מקבלים הודעה מקוצרת אנחנו צריכים לדרוש המון מידע, אנחנו מקבלים תמונה עובדתית תחרותית שנדרשת לנו, ולא סתם אלדד כורש ציין שישנו המסלול הירוק בוהק. המסלול הזה ייחודי לרשות התחרות בצורה עולמית. אין מסלול בעולם שבו אתה יכול לקבל החלטה על הודעת מיזוג תוך שלושה ימים. אין עוד רשות תחרות שעושה שירות טוב למידע העסקי כשהיא נותנת אישורים תוך שלושה ימים. בנוהל המדובר קבענו שכדי להיכנס אליו אנחנו צריכים יותר מידע, ומי שמגיש הודעת מיזוג מקוצרת לא נכנס לשם. אנחנו אפילו מבקשים יותר מידע מהטופס הארוך. עורך הדין כורש אומר שזה מעורר קושי אבל זה מידע שדרוש לנו לניתוח תחרותי. אם בעל מניות יש לו אחזקות מתחרות ונוצר פה - - - זה מידע שדרוש לנו. הניסיון מלמד שכולם מעדיפים להיכנס לנוהל ירוק בוהק ולא להגיש מקוצרת במקום מכיוון שאי-ודאות עסקית היא גורם מכריע ולבסוף העלות זהה. במקרה כמו שציין עורך הדין כורש שבו יש שאלה ספציפית שגם מתייחסת לאחזקות ולקשיים תחרותיים של בעלי מניות מיעוט, ניסחנו את השאלה כך שאם הם עשו מאמצים סבירים ולא הצליחו

היינו ערים להכול ואני חושב שבנינו משהו שמאזן בין הרצון לקבל מידע ולא להטיל נטל כבד על מיזוגים פשוטים לבין מיזוגים בעייתיים שבהם הטופס לא מספיק ואנחנו נבקש הרבה יותר מידע. הכוונה שלנו היא שברגע שקיבלנו הודעת מיזוג נוכל להעריך כמה שיותר מהר לאיפה המיזוג הולך, מסלול מורכב או פשוט. העיכוב הזה עד שאתה מבין שיש לך עסקה שעשויה להיות מורכבת זה זמן שהוא על הצדדים ואנחנו מנסים לחסוך אותו. אני חושב שזה מבורך ויועיל לתעשייה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? נעבור להצבעה על סעיף 13, תיקון התוספת, טופס 2. מי בעד? הצבעה אושר אושר פה-אחד. נעבור להצבעה על סעיף 14 שהוקרא גם הוא.

אושר אושר פה-אחד. יופי, סיימנו את ההצבעה ואישרנו את תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון), התש"ף 2020. אני מבקשת להודות לכל העוסקים במלאכה ולברך שוב את מיכל כהן, בהצלחה רבה בדרכך. בנימה אופטימית זו אנחנו ננעל את הישיבה. תודה לכולם ובוקר טוב. הישיבה ננעלה בשעה 09:30.